שלום, צוהריים טובים. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים ; הצעה לסדר של חבר הכנסת עודד פורר.

תודה, אדוני היושב-ראש.

אני רוצה להתייחס לכמה דברים הנוגעים לעניין.

אני חושב שזו שערורייה שאין כדוגמתה; אני חושב שוועדת

מהציבור באשר להשלכות הכלכליות של מה שקורה פה במדינה. יתרה מכך, אני מצטרף גם למה שקורה פה בסדר היום: יוקר המחיה שובר שיאים; מחירי המצות עולים בכ-23% לפני חג הפסח; לא ראיתי שהנושא הזה מגיע לכאן כדי שמשרדי הממשלה

בעזרת השם, אנחנו נתחיל את חודש הרמדאן, שיהיה חודש של ברכה של חשבון נפש. אני רוצה לשים על סדר יומה של הוועדה דבר נוסף בנוגע לסוגייה

ממש לא, אבל המציאות היא שיש פסיכולוגיה, שמוציאים החוצה את זה שהמדינה הולכת להיות דיקטטורה,

היום, מה שברק עשה היא דמוקרטיה לגמרי.

אני חושב שהפסיכולוגיה עושה פה הרבה מאוד נזק, ואנשים גם יודעים את זה; כל מי

אתה מקיים דיון אבל זה מטופל בוועדה שלי, זה לא בסדר"; כנראה שאצטרך להעביר גם את הדיון בעובדים הזרים לוועדה שהוקמה לנושא

אני מסכים לחלוטין שיוקר המחיה הוא נושא

אך בינתיים דוד ביטן די חרוץ בעניין הזה ומקיים את הדיונים. אם אני אראה שאני אכן יכול לעשות את זה אהיה

גם בלי הזמנה אני מגיע.

המדינה, התשי"א-1951. מי מציג את ההצעה?

אציג. אסתי פלדמן, סגנית היועץ המשפטי למשרד האוצר. אנחנו חוזרים אחורה לספטמבר 2020. בעיצומו של משבר הקורונה, חברת התעופה אל על נקלעה לקשיים - - - לפני

אתה יודע שבמגזר הערבי לא אוהבים לטוס איתכם? למה?

הבן שלי טס עם אל על; הוא קצין בצבא. אחרי שהוא הראה להם תעודת קצין, לקחו

רוצה להגיד כמה דברים גם לך, אדוני: אנחנו רואים את עצמנו כחברה של כל עם ישראל.

יש לנו דוברת ערבית; אנחנו מוציאים כל הודעה שלנו גם בערבית;

ואנחנו לא יכולים להרחיב על זה, אבל כשאתה עושה את הבידוק בנתב"ג זו בכלל לא אל על;

אך בתוך 18 חודשים מצבה של אל על לא היה מאושש מספיק, ולכן המדינה חששה שייווצר לה הפסד מאוד גדול על הכסף שהיא השקיעה. כמה כסף? 113 מיליון ₪, תמורת בערך 11% ממניות אל

שר האוצר מבקש את מכירת החזקות המדינה בחברת אל על נתיבי אוויר לישראל, וצריך את האישור שלנו כדי לאפשר את המכירה הזו. מי בעד אישור בקשתו של שר האוצר? מי נגד? מי נמנע?

בקשתו של שר האוצר אושרה פה אחד. לא כל הבקשות שלו רק הבקשה על אל על. מר בן צבי, אני רוצה להגיד לך שאלה לא התפילות שלי, אלא הברכה של הרב קנייבסקי. הישיבה ננעלה בשעה 13:41.